בוקר טוב לכולם, היום זה יום התפוצות בכנסת. אנחנו כאן בוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי שמחים לכנס את ישיבת הוועדה בנוכחות של ראש הסוכנות היהודית של ישראל יצחק הרצוג ושרת התפוצות שהייתה אמורה להיות אתנו כאן בפתיחה. היא נמצאת בבידוד ולכן היא תעלה בזום, לפניך אדוני ואחרי זה אתה. אחרי זה יש לנו סדרת אנשים. הדיון הזה מתוכנן לשעה, ולא נוכל לחרוג ממנה, לכן השרה גם תדבר וכל אחד פה יהיו לו שלוש דקות לדבר, כדי שנוכל לעמוד בזמנים, כי ב-11 בדיוק הוא מסתיים. אני בעשר וחצי עובר לוועדה אחרת. זה היום שלך היום פה. זה היום של השרה קודם כל. זה היום של השרה וגם היום שלך. אנחנו שמחים שאתה מכבד אותנו בוועדה החשובה הזאת, זו גם אמירה שחשובה לנו, ואנחנו פשוט נפתח את הדיון וננסה לעמוד בזמנים. שרת התפוצות נמצאת אתנו, בוקר טוב. שלום, גברתי יושבת הראש.

האמת שצר לי מאוד, בכוונתי היה לבוא ולשבת ולהיות אתכם, תכף נראה מה יהיה על המשך סדר יומי, אבל כרגע אני נאלצת להשתתף בזום. אני רואה שאת בכנסת?

אני אמורה לבוא. לפני שניה אמרו לי חכי דקה, אל תיכנסי. אז אני טיפה מחכה. בסדר, כל עכבה לטובה ואני מאוד מברכת אתכם על הדיון החשוב והמשמעותי הזה, אז תודה רבה לך גברתי יושבת הראש. אני רואה פה את כל הנוכחים החשובים, אי רואה את לורי פלטניק וכמובן מר יצחק הרצוג, יושב ראש הנהלת הסוכנות, את גוסטי ברוורמן, כל מי שלא אמרתי בשמו אני באמת מאוד מאוד מברכת אתכם וכבוד גדול להיות אתכם. חשוב לי לומר באופן כללי, חיבור לנשים והעצמת נשים וקידום נשים וכל הנושא סביב אוכלוסיות מודרות ופריפריאליות לדעתי, לצערי גם הנשים נמצאות היום באיזשהו מן מקום שצריך תמיד לדאוג לקידומן. חשוב לי לומר שזה נושא מאוד חשוב באופן כללי וקרוב לליבי באופן כללי בחיי אבל גם במשרד. צריך לומר שמהרגע שנכנסתי למשרד אני מאוד משתדלת לתת לכל הנושא של נשים חשיבות יתרה, אבל אני רוצה להתחיל ולספר לכם על פרויקט מומנטום. נמצאת פה לורי שבוודאי תרחיב עליו, אבל להגיד לכם מילה על הפרויקט הזה שהוא באמת חשוב וחשוב לנו ליטול בו חלק, מעבר לשאר הנושאים שבהם אנחנו נותנים דגש. אז באמת המשרד גילה עוד בעבר את היכולת להבחין ששינוי קהילתי, מקומי, כל החיבור לזהות היהודית ולמדינת ישראל מתחיל אצל מי? אצל האימא. אצל האימא היהודייה שאוספת בסוף את כל האפרוחים ומשוחחת איתם. זו בעצם הסיבה שהמשרד לפני כמה שנים החליט לייצר שותפות אסטרטגית עם פרויקט מומנטום, שזה פרויקט מדהים שמחבר אימהות יהודיות בכל העולם אחת לשנייה, לזהות היהודית שלהן ולמדינת ישראל. מילה על הפרויקט, ואני בטוחה שתרחיבו בהמשך. בעצם מה שקורה שם זה שהם מגיעים לאלפי אימהות יהודיות מכל העולם ומייצרים איתן תוכנית שנתית של חיבור והעמקת הקשר של הזהות היהודית והקשר למדינת ישראל. בשיא של התוכנית הן מגיעות לישראל למסע של שמונה ימים ובאמת אני חוויתי טיפה את העוצמות דרך סיפורים, דרך סרטונים, דרך שיחות עם נשים. כשהייתי בלוס אנג'לס פגשתי קבוצות של נשים. רק לפני מספר ימים צילמתי עם בתי יעל, שהיא ש"ש באטלנטה, שיח סביב הנושא הזה עם מומנטום. אני רוצה לומר לכם שהעוצמות, ההתרגשות, הקשר של הנשים האלה הוא בלתי הפיך ביכולת שלהן לחבר את הקהילה, לחבר את המשפחה ולחבר את האנשים. צריך לומר שכשהן מגיעות לארץ, למסע מצטרפות נשים מהארץ, בעיקר מהפריפריה שמארחות את הנשים האלה מהתפוצות, הן נחשפות הן בעצמן לכוח של העם היהודי ונוצר בעצם קשר מדהים, קשר חי בין הנשים מהתפוצות לנשים בישראל.

החיבור של החברה הישראלית הוא מאוד חשוב לכל הסיפור הזה של התפוצות. צריך לומר שהבוגרות של המסע הזה ושל תוכניות אחרות מאוד משמעותיות שלנו בשיתוף עם הסוכנות ועם ארגונים אחרים, צריך לומר שבסוף הנשים האלה הן גשר מדהים. החוויות האלה ממשיכות במשך שנים אחר כך לעבור לילדים. אני אומרת שאנחנו עושים פעילות מאוד משמעותית בקמפוס עם הסטודנטים,

כשהסטודנט מגיע הביתה, הוא מקבל מאימא את הכוח שלו. אז אני אומרת בסוף הקהילות זוכות לקבל מהנשים האלה שהופכות להיות מנהיגות, כל אחד מהן מנהיגה וכל אחת מהן בסוף דוחפת גם ברמה הלוקאלית המקומית וגם ברמה הגלובאלית. צריך לומר שהבוגרות של כל התוכניות האלה גם בישראל עצמה, הן הופכות להיות שליחות. ממשיכות בסוף לחבר את הקשר ואת המיזמים, שזה כל כך חשוב. צריך לומר שעד היום ספציפית במומנטום לקחו כבר מעל 20,000 נשים יהודיות מ-30 מדינות. התוכנית מתקיימת בשלוש שפות כמדומני, גם באנגלית, גם בספרדית וגם ברוסית. צריך לומר שהתוכניות האלה נמצאות בשותפות עם מעל 250 ארגונים יהודיים בעולם.

יש פה ממש קשר שהולך ונבנה ומרחב ובקורונה מה שמדהים זה שהפעילות הפכה להיות פעילות וירטואלית. מעבר לתוכנית מומנטום, המשרד עצמו מציע פעילות וירטואלית לנשים בכל רחבי העולם כדי שיוכלו להתחבר אחת לשנייה. באמת להתחבר בסוף לזהות היהודית ולהיות שגרירות טובות. צריך לומר שבסוף הכוח הנשי, לא יעזור לאף אחד כלום, יש פה דיון יותר רחב שאולי בהזדמנות, גברתי יושבת הראש, נעשה שיח קצת יותר רחב על כל היחס כלפי נשים. על היחס שבבסיסו נמצא באיזושהי בעיה. תמיד יש מצב של נחיתות כשמסתכלים על נשים, בעיניי גם על אוכלוסיות מודרות, שזה באמת שיח כבר יותר עמוק. תמיד שואלים, רגע למה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת? מה קרה שם? שזאת בעיה. לא בוחנים באמת את המקצועיות ואת היכולות. אני אומרת שאנחנו צריכות לעשות מהפך. להגיד שנשים הן נשים עם הרבה מאוד יכולות, נשים מקצועיות, נשים שיש להן יכולת ניהולית, יש להן השכלה וצריך לבחון אותן בתור מה שהן ולתת להן את הכוח. זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות ומה שאתם מנסים לעשות. אני מאחלת באמת הרבה מאוד הצלחה בחיבור לזהות היהודית ובכוח הנשי. בסוף בנינו מהפכים אמיתיים ותהליכים משמעותיים הם בעזרת נשים. תודה רבה ובהצלחה בדיון החשוב הזה. תודה רבה ואנחנו מקווים שתרגישי טוב ושלא תצטרכי להיות בבידוד ושהכול בסדר. תודה רבה, גברתי, ותודה רבה לכל הנשים היקרות והגברים הנפלאים שנמצאים בדיון הזה. תודה. יושב ראש הסוכנות היהודית, יצחק הרצוג.

קודם כל אני רוצה לאחל לגברתי השרה, חברתי הטובה עומר ינקלביץ', כמובן בריאות טובה. אני חושב שגם בסוף דברייך התייחסת למשהו שהוא חייב להיעקר מן השורש. אי אפשר לתייג נשים ולהדביק להן כל מיני האשמות מלוכלכות רק בזכות היותן נשים. אני חייב לומר שאני עובד איתך בהצלחה מרובה וזה תענוג צרוף לעבוד איתך ועם משרדך, ואני מאחל לך המון הצלחה. אני מסכים איתך לגבי מומנטום, זה ארגון מצוין. אנחנו נציין שלורי פלטניק הדליקה משואה השנה מטעם התפוצות. בהחלט פרויקט ראוי ומכובד ביותר. גברתי יושבת הראש, תודה רבה לך על ניהול הישיבה הזו. אני רוצה לומר שאנחנו בסוכנות היהודית גאים מאוד בהעצמת נשים. האמת שזה הפוך, יש לנו רוב של עובדות, רוב של מנהלות,

מנכ"לית שהיא המנכ"ל הראשונה שמונתה אישה לנהל את הסוכנות היהודית, אמירה אהרונוביץ', היא נמצאת כרגע במפרץ. יש לנו רוב שליחות, רוב של נציגות ופרויקטים להעצמת נשים במגוון. אני אשמח שבהמשך תדבר יעל רז, הממונה אצלנו על סוגיות מורכבות מאוד של התמודדות עם מצבי חירום והיא תספר על מיזמים שאנחנו עובדים עם העם היהודי כולו. נמצאת איתנו גם שרה מעלי מארגון "מסע" שבוודאי תספר גם על "מסע". אני רוצה לציין שני פרויקטים בנוסף למה שיעל תפרט. האחד זו מכינה לנערות שנקראת "עלמה", שהיא סיפור הצלחה בלתי רגיל. מדובר בנערות שמתמודדות עם נסיבות חיים מורכבות מאוד והעם היהודי תומך במכינה הזאת באמצעות הסוכנות היהודית והמכינה זכתה לפרסים רבים מאוד בשל ההצלחות הגדולות שלה. היא מייצרת נשים מנהיגות שבאות מהפריפריה. אני רוצה לציין את תוכנית פותחים עתיד. זו תוכנית שמלווה כבר 15,000 ילדים, נערות ונערים במערכת החינוך באמצעות מנטורים, נאמנים, שמלווים את הילד ואת המשפחה. רוב הנאמנים הם נשים, נשים מנהיגות. זה פרויקט נפלא כך שאנחנו מרגישים בוועדה הזאת מאוד בנוח, גברתי. אני חושב שראוי לקחת את הדוגמה הזאת לכל אתר ואתר. אני אסיים ואומר שבעם היהודי בקהילות יש מנהיגות נשית בולטת, מרשימה ואנחנו נשמע גם מיעל בהמשך. תודה רבה. תודה רבה, תמשיכו ככה, זה חשוב. אתה יודע שבסוף נשים עושות את השינוי. נמצאת איתנו אניטה פרידמן, יושבת ראש ויצ"ו העולמי. תודה רבה שניתנה לי אפשרות לדבר פה בוועדה

שמי אניטה פרידמן. אני יושבת ראש של ויצ"ו העולמי. נכנסתי לתפקידי בינואר וקודם כל אני רוצה לברך אתכם על הנושא כי הוא נושא שבוער בעצמותינו כבר 100 שנה.

עולמית מעצימה בעצם נשים בכל העולם. אני רוצה גם לברך את השרה עומר ינקלביץ' ואת המיזם של מומנטום. אנחנו דווקא מכירות את זה. אני אסביר טיפה ואני אסביר איך אנחנו מכירות את מומנטום ואיך אנחנו מחוברות לזה. ויצ"ו